בוקר טוב לכולם, שלום. אנחנו התכנסנו לאשר את התקנות של הצעת חוק המכינות הקדם-צבאיות שבעצם אושר כבר בקריאה שנייה ושלישית במליאה, זה ההליך הפרוצדורלי האחרון שנותר כדי להשלים את כניסת התקנות לתוקף ואת החוק שיוכל לאפשר למכינות את כל מה שרצינו לאפשר להם בפעולות האחרונות שעשינו פה במליאה ובוועדה. מירב תסביר את ההליך. על פניו, אני אבדוק אם יש למישהו משהו להגיד, אבל בגדול אנחנו בדיון מהיר והצבעה, אבל כמובן נאפשר למי שעלה להוסיף משהו אם יש לו. בבקשה מירב.

בעצם עשינו סוג של דיון משולב בדיון בהצעת החוק, כבר הסברנו את נושא התקנות, אבל אני בכל זאת אומר במה הדברים אמורים. התיקון משלים את התיקון שנעשה בחוק והעביר את כל הסמכויות לפי החוק למשרד ההתיישבות במקום למשרד החינוך. יש שינוי של ההגדרה של המשרד, במקום משרד החינוך המשרד להתיישבות וכל הדברים שנגזרים מכך. בוועדה המייעצת יהיו שני עובדי המשרד, משרד ההתיישבות ולא משרד החינוך. חוות הדעת לגבי פעילות מכינה תהיה בממונה במשרד ולא,

לא משרד החינוך. ושאר התיקונים הם,

פשוט תיקונים טכניים בטפסים שבסוף התקנות, בתוספות, שעושים את ההתאמות הנדרשות.

אז צריך רק להצביע על זה.

תודה רבה, מירב. מישהו מהמשקיעים שהצטרף אלינו בזום רוצה להוסיף משהו? אנחנו מפספסים? משהו בתקנות שצריך להעיר עליו?

דני? אלישבע? אוקיי, כולם מרוצים. הם רוצים לוודא שהצבענו.

אולי אני אמשוך כמה דקות ואני לא אצביע ואז תהיו יותר במתח? אז, שוב, אני באמת, רגע במילה מהותית, כמו שכבר אמרתי כמה פעמים וגם במליאה, אני מברך על העובדה שהמכינות הקדם-צבאיות יקבלו את מה שהן צריכות, לא מברך על העובדה שיש משרד שהוקם ואני לא בטוח עדיין מה תכליתו, אבל מכיוון שאני ענייני וחושב שחשוב מאוד שהחניכים והחניכות וכל המערכת הזאת תקבל את מה שמגיע לה, אז אני קידמתי והייתי חלק מהצעת החוק הזאת כדי באמת לגרום לזה לקרות. אז אני מעלה את זה להצבעה. אני בעד. אין פה מתנגדים ואין נמנעים כי הם לא נמצאים, כמו שאתם רואים ורואות. הצבעה בעד אחד אושר ואני חושב ששברנו את השיא של הדיון המהיר ביותר. אז מי מאיתנו בזום, בכנסת ה-23, ועדת החינוך של הכנסת, הייתם בדיון הקצר והמהיר ביותר.

יום לכולם, אני נועל את הישיבה. הישיבה ננעלה בשעה 09:12.